חברים צהרים טובים, יום טוב, שבוע טוב. לפני שאני אתחיל אני אקריא, על פי ההנחיות כמובן. כידוע, ישיבת הוועדה מוקלטת ומשודרת, והפרוטוקול וגם שידור הישיבה יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת. ככל שיעלו עניינים הנוגעים לקטינות וקטינים, שיש